התחלנו בבוקר ואנחנו כבר בצוהריים, עדיין ב-23 בדצמבר 2020. אני מקווה שלא נגיע לערב, ואם נצטרך,

עדיין ח' בטבת התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת צו הביטוח הלאומי (תיקון לוח ח'2 לחוק) (הוראת שעה), התשפ"א-2020. היו פה דיונים וסיפורים, מי